אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, ט' בתמוז התשפ"ג. אנחנו בהסתייגויות לחוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. אתמול עצרנו בהסתייגות 134, כיוון שנציגי המחנה הממלכתי עדיין לא כאן נעברו להסתייגויות של מפלגת העבודה. הסתייגות 160 (עמוד 76). חבר הכנסת קריב, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה הנכבדים. יש עוד זמן רב לבלות ביחד ולדבר על הצעת החוק הזו וגם

דבריי אחזור ואומר שהצעת חוק זו לא צריכה להיבחן כעומדת בפני עצמה אלא כחלק מהסתערות כללית של הקואליציה על הליכים שונים של בחירות דמוקרטיות. אנחנו רואים כיצד בימים אלה הקואליציה בוחשת בבחירות המוניציפליות בטבריה על ידי שינוי כללי המשחק תוך כדי תקופת הבחירות, עכשיו היא עושה את זה בתוך הליכי הבחירות לרבנות הראשית. אנחנו רואים כיצד ימים אחדים אחרי שפורסמו התוצאות בבחירות ללשכת עורכי הדין הקואליציה מאמצת את ההצעה של חבר הכנסת מלביצקי לביטול המעמד של הלשכה.

יש כאן קואליציה שמחליטה להרים יד - - - אתה רוצה לממש את ההסתייגויות ביחד? כן. קואליציה שמחליטה להרים יד על מנגנונים של בחירות דמוקרטיות. - - - שכחנו מה זה. בוקר טוב לחבר הכנסת סעדה. אולי תזכירו לנו. לא הבנתי, סעדה ילמד אותנו? אני חושב שזו נקודה חשובה, אנחנו רואים בעצם הכשרת לבבות של הקואליציה להרמת יד על המנגנונים הדמוקרטים של הבחירות. להערכתי, ככל שיחלוף הזמן, אם לא נצליח להפיל את הקואליציה הזו, ואני אומר את זה ברצינות, אנחנו נראה מהלכים קואליציוניים נוספים במרחב של תחומים שבהם ישנו ניסיון לפגוע בהליכים של בחירות. נעבור להצבעה על הסתייגות 160. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. נעבור להצבעה על הסתייגות 161. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

חבר הכנסת פינדרוס, ביקשנו לקבל זמן להצהרות פתיחה קצרות ולא קיבלנו. אני מבקש דקה, לא אחרוג.

לא יהיה, אנחנו ממשיכים בדיון. זה לא מקובל לא להתחיל דיון בלי לתת זמן להצהרות פתיחה. יכול להיות. הבקשה שלי היא לתת הצהרת פתיחה. כידוע לך ולהרבה - - - אמרתי דקה ואעמוד בזה. בבקשה. הלילה נרצחו שלושה אנשים מקרב החברה הערבית. בחצי השנה הזו כבר הגיע מספר הנרצחים ועבר את מספר הנרצחים מקרב החברה הערבית בכל השנה הקודמת. שנת 2021 הייתה השנה הקשה ביותר ובה נרצחו 126 אנשים. השנה נרצחו 122, הצלחנו להוריד ולייצר מגמה אבל כרגע, בחצי השנה האחרונה, נרצחו יותר מכל מה שנרצחו בשנה הקודמת. יש מה לעשות בעניין הזה אבל מה שקרה בתקופה הזאת, שמו את האדם הכי פחות מתאים לתפקיד.

כמי שהיה פרויקטור ממשלתי, לא עשיתי חפיפה עם אף אחד. דיברתי עם ראש הממשלה, דיברתי עם המל"ל. הממשלה לא עושה דבר, אני קורא בהזדמנות הזאת גם לחבריי בקואליציה, תעשו מעשה, פנו לראש הממשלה על מנת שימנה אנשים שיטפלו בעניין. זה לא יהיה ביום אחד. העליתי היום הצעת חוק, שכנראה תידחה על ידי הממשלה, בנושא הלבנת ההון. אני קורא לכם לעשות מעשה כי אפשר. אנשים משלמים מחיר שלא חובה לשלם אותו והמילים ששומעים כל פעם: "המדובר בעבריינים", לפעמים נכונות ולפעמים לא. כשאתה קם בבוקר ויש אווירה של ירי בכל מקום, גם אנשים תמימים זכאים לביטחון אישי וחובה על המדינה לפעול לכך. אני קורא לחברי הקואליציה לעזור ולעשות מעשה, זה אפשרי.

אם ראש הממשלה היה שומע בקולי הוא גם היה מעביר את הרפורמה, לצערי הרב הוא לא שומע בקולי. חבר הכנסת קריב, אנא המשך. יואב, אני מסכים עם דבריך. הסתייגות 162. אחרי שאמרתי שהחוק הזה צריך להיבחן על רקע מהלכים שלמים של הקואליציה להחלשת הליכי בחירות, אני מבקש להתייחס לחוק הספציפי. אפשר לדבר גבוהה-גבוהה אבל אין אדם בחדר שאינו יודע מה מטרת החוק. מטרת החוק היא לפתור בעיה שהתעוררה למפלגת ש"ס במאבק בין משפחת דרעי למשפחת יוסף, זו כל תכלית החוק. אין דבר וחצי דבר מעבר לעניין הזה. מפלגת ש"ס נקלעה לצרה.

אל תגיבו באמת, לפעמים האמת כל-כך ברורה ולא צריך להגיב. שני רבנים מכובדים מעוניינים לכהן בתפקיד הראשון לציון - - - חבר הכנסת קריב, אנחנו נעבור להצבעה על הסתייגות 162. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה.

אנחנו עוברים להסתייגות 163. המטרה מקדשת את האמצעים וכדי שיתאפשר להציע פשרה לפיה האחד יכהן בתפקיד הרב הראשי של ירושלים בעוד שהשני יכהן כראשון לציון, אז אפשר, לשיטת ש"ס, לדחות בשמונה חודשים את הבחירות. אחרי שבמשך חודשים הם בין מובילי מסע ההשמצות נגד בית המשפט, אין להם בעיה להיתלות עכשיו בבית המשפט. פתאום יש להם רגישות גדולה להערות של בית המשפט העליון שגם לא נאמרו כפי שהם מציגים. הם נתלים בבית המשפט העליון תוך סילוף הערות השופטים אבל זה בסדר. כדי לפתור את העניינים הפרסונליים במשפחות המובילות את תנועת ש"ס זה בסדר להיתלות בבית המשפט ולהיתלות בו הפוך. נעבור להצבעה על הסתייגות

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

נעבור להסתייגות 164. על פניו היה אפשר להתפלא על המהלך הצבוע של ש"ס,

כדי לדאוג לסידור עבודה לרבנים מכובדים משנים את החוק ונתלים בבית המשפט, אבל במחשבה שנייה אין מה להתפלא, הרי מהרגע שש"ס נכנסה לממשלה, רוב תשומת הלב, לצד השבחים שכולם חולקים לשר ארבל, בצדק, על פתרון משבר הדרכונים, רוב האנרגיה של סיעת ש"ס כוונה מאז הקמת הקואליציה לעניין אחד: איך משנים את החוק, איך משנים את כללי המשחק כך שחבר הכנסת אריה דרעי, אחיו של אחד מהמתמודדים לתפקיד הראשון לציון, הרב יהודה דרעי, איך גם האח דרעי שיושב כאן יסלול מחדש את דרכי לשולחן הממשלה תוך עקיפת הכללים ושינוי החוקים.

נעבור להצבעה על הסתייגות 164 .

מי נמנע?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד,

אפשר לשנות כללים תוך כדי המשחק במקום שהוא ילך בדרך המלך, אפשר גם לומר: לא דבק רבב במעשי ולא נפל בהם קלון אבל ליתר ביטחון בואו נשנה חוקי יסוד ולא נלך במסלול של בירור הקלון, אז מה הפלא שאפשר לקחת בחירות לגוף שלטוני, לדחות אותם בשמונה חודשים כדי לסדר עבור האח סיטואציה יותר נוחה בתוך הבחירות. זה דבר די מדהים. אנחנו יודעים שבמפלגת ש"ס אין הרבה רגישות לעניינים של שלטון החוק אבל לפחות היינו יכולים לצפות מסיעת ש"ס שיהיה בה כבוד לרבנות הממלכתית. נעבור להצבעה על הסתייגות 165. מי בעד ההסתייגות,

מי נגד? מי נמנע?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הוסרה, 166, בבקשה. יש עכשיו רצף מ-166 עד 176 כולל, הכול זה סעיפי מטרה. זה יכול להיות, לא, אני מוכן לקבל שכשיש סעיפי מטרות שלא משפיעים על החוק - - - אחת הדוגמאות המרכזיות שניתנו בהנחיה של היועצת לסעיפים שמתבצעים זה סעיפי מטרות. סליחה, זה שישנה דוגמה לזה שאם מובאות מטרות שברור שההצהרות הן הצהרות פוליטיות, בבקשה. אבל, למשל - - - חבר הכנסת קריב, זה הכול הצהרות. לא, לא, סליחה. זה הכול דברים שהם לא מהותיים, בעיני מדובר במקבץ ברור, 166 176 כולל מייצגים מקבץ ברור. אני מבין - - - אנחנו בעד - - - ברפורמה, ניתן לך שלוש דקות לנמק. לא, זה לא ראוי, יש פה דברים שאתה יכול לומר.

אני ממש לא - - - אתה מכיר את זה ואפשר להתווכח עם היועצת המשפטית. אנחנו נתווכח אחרי זה. יש לך שלוש דקות, בבקשה. תודה. אז אמרתי שאי-אפשר לצפות מסיעת ש"ס ליחס של כבוד למושגים בסיסיים של שלטון החוק כי הם הוכיחו בחודשים האחרונים שבשביל עניינים פרסונליים אפשר לשנות חוקי יסוד וכשזה לא מצליח בפעם הראשונה ובית המשפט אומר את דברו אז נשנה,

בפעם, איזה יפה שהיושב-ראש מקפיד שאם אני מדבר על ש"ס ברשות הישיבה יושב-חבר כנסת מש"ס. לא, אני לא מחליף

אמרתי שאי-אפשר לצפות מש"ס ליחס של כבוד לשלטון החוק, אבל לפחות ניתן היה לקוות שבש"ס יהיו רגישים להשלכות של המעשים שלהם על התדמית של הרבנות הראשית בקרב הציבור הרחב. גם ככה, בניגוד למה שאמר כאן מנכ"ל המשרד, כל הסקרים מראים שהציבור, גס ליבו במעמדה של הרבנות הראשית עד כדי כך שישנים שרים סביב שולחן הממשלה שמדברים גבוהה-גבוהה על תורת הרב קוק ועל המעמד הממלכתי של הרבנות אבל מפרים פסיקות מפורשות של הרבנות הראשית, דוגמת העלייה להר הבית. אני, לפחות, לא צבוע. אני אומר קבל עם ועדה שאני לא פועל על פי פסיקות הרבנות הראשית אבל ישנם שרים שרוממות כבוד הרבנות הראשית בגרונם ואין להם בעיה לדרוך על פסיקותיה. סיעת ש"ס, שכן מקפידה בפסיקות הרבנות הראשית בעניין העלייה להר הבית דורכת על כבודה של הרבנות בדרכים אחרות. הם גורמים לציבור ללכת בהתאם לנאמר במסכת אבות: "שנא את הרבנות" והם מעניקים לציבור הרחב סיבות טובות לקיים את אותו מאמר חז"ל של "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות", כי בקרב הציבור הרחב מתקבעת ההבנה שכל עניינה של הרבנות הראשית וכל עניינו של הממסד הרבני בישראל זה סידור ג'ובים בעבור מקורבים. היה כל כך מעניין כך ששלוש הדקות חלפו. נעבור להצבעה על המקבץ 166 176. מי בעד?

הצבעה ההסתייגויות לא נתקבלו. שניים בעד, שישה נגד, אין נמנעים. אנחנו ב-177. בבקשה, אדוני. אני שואל את עצמי האם היה גורם בש"ס שהעז אני יודע שזה לא בתרבות הפוליטית שלכם, ללכת בשקט, מבלי שרואים, וללחוש על אוזנו של חבר הכנסת אריה דרעי שיוצא שכרנו בהפסדנו (עוד ציטוט מפרקי אבות, פרק ה', ארבע מידות), יוצא שכרנו בהפסדו. יצא שכרו בהפסדו. נכון, אבל אני מדבר על העתיד. ואני מדבר על מה שכתוב במשנה, אני מבקש לדייק. תודה על התיקון. אבל שיצא שכרנו בהפסדו ממהלך החקיקה הזה. האם היה אדם אמיץ, חבר הכנסת מלול, חבר הכנסת מישרקי, מר אבידן שעובד עם דרעי שנים ארוכות, האם מישהו מכם היה לו את האומץ לבוא ולומר: "הרב דרעי, מה נרוויח מזה שנפתור את המחלוקת בין הרב יהודה דרעי לרב יוסף אבל עוד ציבור ענק יסתכל על מוסד הרבנות הראשית וייגעל, מה הרווחנו, מה הרוויחה מסורת ישראל ומה הרוויחה מדינת ישראל?" אנחנו נעבור להצביע על הסתייגות מספר 177. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה.

ההסתייגות הוסרה, הסתייגות 178, בבקשה. אולי הפתרון לסוגיה הזאת מדוע כולכם, גם בסוגיה הזאת, נהגתם כחבורת שפנים היא חיה בעלת קונוטציה לא כשרה אז אמצא ביטוי אחר, פחדנים, לא נשתמש בדימויים. אולי נהגתם כחבורת פחדנים ולא אמרתם לחבר הכנסת דרעי שלא טוב ללכת למהלך הזה מכיוון שבסוף, לעומקם של דברים, מעמדה של הרבנות הראשית לא באמת מעניין אתכם. הרבנות מעניינת אתכם כמכרה של משרות, היא מאוד מעניינת אתכם כמצבור של משאבים, אבל היא לא באמת מעניינת אתכם במובן הזה שאתם לא צריכים את הרבנות הראשית. הרי, למשל, אח אחר של משפחות יוסף, בהיותו רב ראשי של עיר, ניהל מפעל כשרות פרטי. הוא אפילו, לדעתי, הועמד למשפט פלילי בשל כך. נעבור להצביע על הסתייגות 178. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שניים בעד, שישה נגד, אין נמנעים.

הסתייגות 179, ימשיך כבודו. אתם הרי לא סומכים על הכשרות של הרבנות, אתם מפעילים מפעלי כשרות פרטיים. לעיתים אותם אנשים, אותם רבנים עוסקים גם בזה וגם בזה תוך הפרה של כללי אתיקה, ניגוד עניינים ולעיתים אפילו תוך כדי הפרת החוק. אז אתם, לא אכפת לכם מהרבנות הראשית חוץ מג'ובים, אבל הציונות הדתית, חבר הכנסת סעדה, חבר הכנסת סוכות, חבר הכנסת עמית הלוי, אתם הרי תלמידים של הרב קוק והולכים לאורו. מעמדה של הרבנות הראשית הוא חלק מתפיסת העולם האמונית שלכם, לא כמו חבר הכנסת פינדרוס שבז לרבנות הראשית. אני עוד זוכר את המאבקים שלהם למנות את הרב יונה מצגר, גדול הדור, שיהיה הרב הראשי האשכנזי. זה גם לא באמת הטריד אותם שהתפוצצו הפרשות כי מבחינתם יש פה עניין פיסיקלי. הם תמיד מחפשים את נקודת הקצה, עד כמה אפשר, נצביע. נעבור להצבעה על הסתייגות מספר 179. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

היהדות החרדית תמיד עסוקה בדילמה הזאת, עד כמה אפשר לבזות את ממסד הרבנות הראשית מבלי לאבד אותו כאימפריה של משרות ומשאבים. לנו אין משרות שם. כמו שאין לכם משרות בהסתדרות הציונית. מיד נגיע אליכם, אל תדאג. אתם, אנשי הציונות הדתית, כמה גס לבכם במעמדה של הרבנות הראשית. מה היה אומר הרב קוק? מה היה אומר הרב עוזיאל, זכר צדיקים לברכה, על הדרך שאתם משתפים פעולה עם הבחישה המכוערת והאינטרסנטית הזאת בקרביה של הרבנות הראשית? עד כמה אתם, תלמידיו, ממשיכי דרכו של הרב גורן, ממשיכי דרכו של הרב אברהם שפירא עליהם השלום, עד כמה אתם שיתפתם פעולה עם המפלגות החרדיות בביזוי מעמד הרבנות הראשית, עד כמה? אין לכם הרי בושה. גם הרב ניסים אם יש מישהו שמתהפך בקברו על מה שנעשה לרבנות הראשית זה בוודאי הרב ניסים. נעבור להצבעה על הסתייגות מספר 180. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

נעבור להסתייגות 181. לכן צריך לומר שאתם, בציונות הדתית, הפקרתם את הרבנות הראשית והפכתם אותה למוסד שמרחיק ציבור גדול מאוד ממסורת ישראל, וכשהגיע חבר הכנסת מתן כהנא בקואליציה הקודמת, וידוע שביני לבין חבר הכנסת כהנא יש מחלוקות גדולות מאוד, גם בעניינים תיאולוגיים וגם בעניינים פוליטיים, לא סמכתי ידי על חלק גדול ממהלכיו, ציפיתי ממנו להיות יותר אמיץ בסוגיות שונות שקשורות ביחסי דת ומדינה, אבל כשהגיע חבר הכנסת מתן כהנא, מטובי בניה של הציונות הדתית, וניסה לעשות מהלכים - - - נעבור להצבעה. מי בעד הסתייגות 181?, מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. הסתייגות 182, בבקשה. מתן כהנא ניסה לעשות מהלכים מדודים, לשיטתי צעדים קטנים של התקדמות בכיוון הנכון על מנת להחזיר לרבנות הראשית איזשהו מעמד של כבוד והוקרה בציבור הישראלי.

אנשי הציונות הדתית, מאינטרסים פוליטיים קטנים, מתוך קנאה, מתוך איבה פוליטית שמישהו שבר את השורות המדומיינות שלכם, אתם הצטרפתם למפלגות החרדיות לקמפיין הסתה ושפיכת דם. ישבתם פה אתמול וזעקתם על מה שעשו מול ביתו של יריב לוין. שפכתם את דמו של חבר הכנסת כהנא שכל מה שעניין אותו היה להגן על המונופול של הרבנות הראשית, על זה היה לנו המאבק. אני לא זוכר שחסמו כבישים ליד הבית של מתן. תשאל את מתן. נצביע על הסתייגות 182. מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שניים בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. הסתייגות 183. מתן, אולי תספר מה עשו. בניגוד למה שאתם חושבים הציבור זוכר. הציבור זוכר את מסע ההפחדה כנגד עידית סילמן החברה הטובה שלכם עכשיו, אנחנו זוכרים איך נדרשה התערבות רבנים כדי שבשעה שחכ"ל ניר אורבך ישב שבעה על אמו לצד אמו שישבה שבעה על אמה באותו אוהל, היה צורך בהתערבות רבנים שיאמרו למפגינים שהקימו עיר מול ביתו: "לפחות בשבעה תעצרו". נצביע על הסתייגות 183. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הוסרה.

עמדתי קרוב לרכבה של השרה סילמן כשהיא הגיעה לאותו כינוס של חברי קואליציה שהיא ארגנה בתפקידה הקודם. ראיתי את פעילי הליכוד, את חברי מרכז הליכוד, מה הם מנסים לעשות לרכב. שמענו את הטפות המוסר העלובות והצבועות שלכם, הן לא מעניינות אותנו כי הציבור זוכר. גם אם יעברו עוד 1,000 שנים של המחאה הזו לא נגיע לקצה קצה של האלימות המילולית והפיזית. את השרה סילמן תקפו בתחנת דלק, ניסו להוריד אותה מהכביש. היא אמרה בטלפון שעכשיו

אשריו של מתן שהוא דואג למה שהיה בתחנת הדלק. - - - שנים זוכרים אותו דבר. רגע, זה לא היה? אתה טוען ששרה במדינת ישראל שיקרה ובדתה מליבה תקיפה? קשה לי להאמין. מתן כהנא, אל תהיה מודאג. פינדרוס, רגע, פינדרוס, היא הייתה טובה, לא? הייתה טובה עד הסוף. מה שאני אוהב אצלך, מתן, זה יסוד התמימות. אם שרה במדינת ישראל אמרה שתקפו אותה אז תקפו אותה. נצביע על הסתייגות 184. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שישה נגד, אין נמנעים. רוויזיה. הסתייגות 185. מתן, אני באמת מתרשם, הלוואי ואצליח לאחוז במידת התמימות כמוך. אתה באמת חושב שזה מטריד אותם אם שרה שיקרה או לא? להיפך, תעודת הכניסה לממשלה הזו, זה כרטיס הכניסה למועדון שלהם. תכף נגיע לשקרים של יהדות התורה לגבי המוסדות הלאומיים ולגבי מתווה הכותל. אתם שפכתם את דמו של חבר הכנסת כהנא שניסה להגן על מעמדה של הרבנות הראשית. אני אומר "אתם" ומכוון למפלגות החרדיות, אבל הבזויים ביותר במתקפות הללו היו חברי הציונות הדתית, מפלגות הציונות הדתית. אתם לפחות הייתם צריכים להיות הגונים ולומר שמה שהוא ניסה לעשות היה למען הרבנות הראשית.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה. הסתייגות 186, בבקשה. אז אחרי שאמרנו שלמפלגות החרדיות אין שום עניין במעמדה ובכבודה של הרבנות הראשית, מה שמעניין אותן הוא סידור עבודה לרבנים בכירים, לרבנים זוטרים, למשגיחי כשרות, לבלניות. זה בסדר, פרנסה זה דבר חשוב, רק חבל שזה נעשה על חשבון קרנה ומעמדה של מסורת ישראל. מן הראוי להשיב על דברים שמנכ"ל המשרד לשירותי דת נסער בגינם אתמול. אני רוצה להסביר למה הייתה כוונתי ולתת את המקור בכדי שאנשים יוכלו לבדוק. יש קואליציה בינלאומית של ארגונים שמקדמים שקיפות שלטונית. הקואליציה הזאת נקראת: Tranparancy international. נצביע על הסתייגות 186 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הוסרה, אנחנו בהסתייגות 187. רוויזיה. טלי גוטליב חושבת ששריפת כפרים פחות גרועה מההפגנות מול לוין.

הייתי חייבת לומר את זה, זה מזעזע. זה מה שהיא אמרה? כן, עכשיו, ברדיו "קול ברמה". זה טרלול. אתם לא נותנים לו לנמק. אז תוריד לו מהזמן. מישרקי, מה קרה? הערת ביניים. את הדקה שלי, ברשותך, אני רוצה לנצל כדי שחברת הכנסת קארין אלהרר תנמק את ההסתייגות תוך כדי חזרה על הדברים. זה באמת מזעזע, בעיני. הטרלול שאוחז בקואליציה הזאת לא היה כאן מעולם. להגיע למצב של אמירה לפיה יותר גרועות המלצות השמאל מלשרוף כפרים זה שיא השיאים. מה יהודי באמירה הזאת? לחסום כביש או לשרוף כפר. מה לאומי בזה? זה מעשה יהודי? מה ליברלי בזה? מה ציוני בזה? נצביע על הסתייגות 187 . מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 188, בבקשה.

אני מצטרף לדבריה של חברת הכנסת אלהרר. אותה קואליציה בינלאומית יש להם גם סניף בישראל בדמות עמותה שנקראת "שביל ישראל, שקיפות בינלאומית" אחד המפעלים של הקואליציה הבינלאומית הוא פרסום מדדי ברומטר השחיתות. מדובר בסקרים שנעשים באותה התקופה במגוון רחב של מדינות. הברומטר התפוצץ. הסקרים בוחנים היאך הציבור מתייחס לגופים השלטוניים, מה מידת השחיתות השלטונית שהציבור מייחס לרשויות השלטון צבא, ממשלה, רשויות המס וגם גופים שיש להם מעמד בכיר דוגמת הבנקים. בתוך הסקר הזה, במשך הרבה מאוד שנים, הופיעה גם השורה של "ממסדים דתיים". וראו זה פלא, אתם מוזמנים לבדוק את הנתונים, ברוב מדינות העולם - - - נצביע על הסתייגות 188. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 189. ברוב מדינות העולם הממסדים הדתיים נמצאים בתחתית הרשימה, בלי קשר לשאלה האובייקטיבית הציבור הרחב רואה בממסדים הדתיים מקום שיש בו פחות שחיתות. בשלוש מדינות בעולם הממסדים הדתיים מובילים את רשימת הגופים המשחתים: ישראל, יוון ויפן. אני לא מחוקק ביוון ויפן אבל אשאל מדוע במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, בניגוד לכל העולם הציבור הרחב מסתכל על הממסדים הדתיים ואומר לעצמו שהממסדים הדתיים נגועים בשחיתות דרמטית. נצביע על הסתייגות 189. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה. הסתייגות 190. נעשה רגע אתנחתא לטובת דבריו של חבר הכנסת בליאק ונחזור לסוגית השחיתות. אדוני היושב-ראש, אתה יוצא? אמתין שתחזור כדי לדבר על יהדות התורה והכותל, לא אגרע מזכותך. (היו"ר ארז מלול, 08:33) תודה רבה, אדוני היושב-ראש וחברי גלעד קריב, בשולי הדברים, אמש פורסם שתיק הנכסים של פנסיות הציבור הישראלי ירד ברבעון הראשון של השנה ב-15 מיליארדי שקלים. בגלל התבהלה שיצרתם. אני רוצה לבשר לכל 64 חברי הקואליציה שכל אחד מכם חייב לציבור הישראלי 234,375,000 שקלים ואנחנו נגיש לכם את החשבון,

הציבור הגיש לכם את החשבון בבחירות. נצביע על הסתייגות 190. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. רוויזיה. 191. תודה, חבר הכנסת בליאק, על הדברים החשובים שלך. בסוף הכול שם. אגב, זה ממשיך ברבעון השני. הכול מתחבר בסופו של דבר. אם הזכרת את הדברים שפורסמו אתמול אז נמשיך את האתנחתא מענייני הרבנות הראשית ונאמר שאתמול התבשרנו שאחרי חמישה חודשים של ממשלה מתפקדת יש תוכנית דיור שכוללת סעיף אחד: צ'ק מהקופה הציבורית על סך 50,000 שקלים למגזר מאוד מסוים. בואו ננחש, ילדים וילדות, על איזה מגזר מדובר. איזה מגזר יקבל הנחה בדיור בשעה שיתר המגזרים לא יקבלו? את התשובה תקבלו אחרי ההצבעה. נצביע על הסתייגות 191 .

שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. רוויזיה. 192. אז רק נענה על השאלה הרטורית: כמובן שמדובר במגזר שממנו מגיע השר גולדקנופף ואני לא יודע למה תמיד מדברים סרה בחסידות גור שהם לא אמפטיים כלפי חצרות אחרות ובעיקר כלפי יהודים ספרדים, כי בעניין הזה הם לא מפלים. במוסדות החינוך הם מפלים אבל בהנחה על הדיור הם לא מפלים. גם יהודים חרדים ספרדיים, אל תדאגו, חבריי בש"ס, יוכלו לקבל את ההנחה. מה הכלל שמאפשר את זה? הכלל מאוד פשוט. באופן מפתיע, ההנחה של 50,000 שקלים ניתנת רק בעבור רכישת דירה שעלותה לא עוברת 300,000 שקלים.

08:40) נצביע על הסתייגות 192. מי בעד?

מי נמנע?

שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. 193. אני מזמין אתכם להיכנס לכל אתרי הנדל"ן ולראות באלו ערים ניתן לרכוש דירה בפחות מ-300,000 שקלים.

נכון, בערך היחידה.

נהדר, כל הכבוד מר סעדה.

זה חשוב מאוד, אני מזמין אתכם לבדוק בסופו של דבר מי הם היישובים ומהם הערים שבהם מוצאים דירה ב-600,000 שקלים. מה ההצדקה לקבוע את הרף - - - אין ספק שרוב מוחלט של ההטבה הזאת תלך למגזר מסוים, כמובן שלא 100%. למה, בקרית ים יש - - - אל תתחיל איתי היום. חברים, אנחנו הולכים לדרוש ממשרד השיכון מכיוון שבסופו של דבר - - - נצביע על הסתייגות 192. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא

194. תראו, מכיוון שבסופו של דבר, בניגוד לשוק השכרות הדירות, כשאדם קונה דירה הוא מדווח לרשויות המס אז מאוד קל, אם ירצו לחשוף את הנתונים, לקבל מידע לגבי הפיזור הגיאוגרפי של רכישות דירות שעלותן פחות מ-600,000 שקלים לדירה. התמונה תהיה מאוד ברורה. קבעו רף זה מכיוון שהוא מטיב בצורה דרמטית עם המגזר החרדי. אם היו רוצים להיטיב עם מעמד הביניים הנמוך וגם עם מעמד הביניים בכללו, בסופו של דבר מדובר באנשים שקמים בבוקר, עובדים קשה ורוצים לקנות דירה כדי לא לשלם שכירות כל החיים. נצביע על הסתייגות 194. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. רוויזיה. 195. אתם רושמים את בקשות הרוויזיה שלי? ודאי. אז היו כמובן קובעים את המדרגה על מיליון שקלים או 1.2 מיליוני שקלים כדי שהמדינה באמת תסייע לאנשים שלא קונים דירות פאר. היה אפשר לקבוע שההנחה תינתן למיליון שקלים אבל רק באזור הנגב והגליל, היה אפשר להחליט שההנחה תינתן רק למי שרוכש דירה ראשונה. היה אפשר לחשוב על הרבה מנגנונים כלכליים. באופן לא מקרי השר גולדקנופף בחר במנגנון שמיטיב עם מגזר אחד. זה באמת מזכיר את ההשתלטות העוינת של המפלגות החרדיות על הממסד הרבני. אתה יודע, השר לשעבר מתן כהנא, איך במשך שנים הציונות הדתית הודרה מהממסד הרבני, אתה ניסית לתקן את זה. נצביע על הסתייגות 195 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הוסרה. 196. הוא העביר לי דקה מזמנו, אדוני היושב-ראש. יש הרי חוק חדש לאיך ייבחרו רבנים בערים.

מבין למה החוק הזה טוב לש"ס כי באמת הם ישלטו באופן גורף בבחירת רבני ערים. אני שואל את עצמי למה מפלגת הציונות הדתית גם תומכת בחוק הזה. אז מה הם אומרים לי? "תראה איזה יופי, מונו ארבעה רבני ערים לאחרונה ושניים מהם בני הציונות הדתית".

בקרית ארבע ובבית אל. תגידו, אתם רציניים? זה כמו להגיד שבבית כנסת היזדים מונה רב אשכנזי לעמוד - - - אתה תראה בשנים הקרובות כמה רבנים נמנה. הלוואי, הלוואי. אנחנו נהנים, תמשיכו. בבית אל ובקרית ארבע ש"ס נתנו לסמוטריץ' שני רבנים מהציונות הדתית. אנחנו נזמין אותך - - - נצביע על הסתייגות 196 . מי בעד?

מי נמנע?

שלושה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 197. אדוני היושב-ראש, אין לי בעיה עם זה שארז - - - סעדה,

אין זמן קואליציה בדיון.

למה, בואו ניתן לו. חבר הכנסת קריב, בבקשה. פינדרוס אתה ירושלמי? כן, הוא גר בעיר העתיקה. אה, בגלל זה ב-08:00. כדי שיהיה לו קרוב לשלוח את הילדים להפגנות נגד נשות הכותל. תכף נגיע לענייני הכותל. איך עוד לא הגעת, גלעד. כדי לסכם את הפרק הזה אומר כך: הציונות הדתית, אתם הגעתם לרגע מהמבישים בתולדותיכם בזמן שאתן משתפים פעולה עם המשך ההשתלטות העוינת של המפלגות החרדיות על הממסד הרבני כשאתם יודעים, חרדים מתעלמים מזה, זה לא באמת מעניין אותם אבל אתם יודעים איזה נזק נגרם על ידי המהלכים מן הסוג הזה למעמדה ולקרנה של הרבנות, ובעקיפין, גם למעמדה של מסורת ישראל. שר החינוך שלכם ישקר לגבי מה שקרה עם לימודי התנ"ך בקדנציה שלנו כדי להראות שהוא אביר לימודי היהדות אבל אתם, כולכם, אנשי הציונות הדתית והשותפים שלכם בליכוד תפקירו את הרבנות הראשית.

מי נגד?

שלושה בעד, שישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. הסתייגות 198. נעמה לזימי כתבה את ההסתייגות הספציפית הזאת ואני, עכשיו, מכיוון שאנחנו צריכים, אני לא מפלה בין ספרדים לאשכנזים, דיברתי על הצביעות של ש"ס ואני רוצה להקדיש זמן לצביעות של יהדות התורה, אבל, כאתנחתא, אני רוצה רגע שנבדיל בין יהדות התורה לש"ס, הרי הם לא מוכנים לחנך את הילדים שלהם באותם בתי ספר. אז מתוך כבוד לגזענות שלהם אני אקים מחיצה, הם גם אוהבים מחיצות בין דברי על ש"ס לבין דברי על יהדות התורה, את המחיצה נקים בעזרת סוגיה תלמודית חשובה מאוד שאצלכם,

מדלגים עליה כשלומדים את מסכת יומא. נעשה זאת אחרי ההצבעה. נצביע על הסתייגות 198 מי בעד? מי נגד?

ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 199. במסכת יומא, המסכת שעוסקת בהלכות יום הכיפורים, יש דיון לגבי משמעות המושג "חילול שם שמיים". באמת, אחת מהעבירות החמורות ביותר. איך מגדירים מה זה חילול שם שמיים? אנחנו למדנו תורה מפיו של חבר הכנסת פינדרוס רק לפני כמה ימים כשהוא הציג את סדר העדיפויות שלו לעבירות חמורות, הסביר לנו על מה באמת ראוי שהארץ תקיא אותנו, מה יותר מסוכן מאויבי ישראל שקמים עלינו,

לא דיברתי על חמור, דיברתי על מסוכן. נצביע על

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד.

הוא לא עסק בענייני חומרה אלא בענייני המסוכן. אני חשבתי, אבל אני טירון בענייני יהדות. אני חשבתי שיש קשר בין חומרת העבירה לבין רמת המסוכנות שלה אבל כנראה שלא. יש פה חידוש, זה בסדר, אז נישאר עם המסוכן. כמובן שחבר הכנסת פינדרוס בחר באופן ספציפי לדבר על עבירה אחת מתוך שורה של כמה עשרות איסורים שנכללים באותה הפרשה שבסופה באמת מופיע הפסוק שהוא הזכיר לפיו הארץ תקיא את היושבים בה מחמת אותן העבירות. צריך לשאול למה חבר הכנסת פינדרוס בחר דווקא בעבירה אחת מתוך רשימה ארוכה של עבירות בדיני העריות,

יש בכלל בעולם התורנית נטייה מוזרה להתמקד בעבירה הספציפית, כמוגדר בתורה - - - נצביע על הסתייגות 200 מי בעד?

מי נמנע?

שניים בעד, שישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה.

המקור לדברים הוא בתורת כוהנים על אותו הפסוק אבל ימשיך כבודו. מה אפשר לעשות שיש דברים מפורשים בפרשת אמור? כשאתה לוקח מסכת שלמה של דיני עריות שעליהם נאמרה אותה הגזירה, ואתה בוחר להתמקד בעבירה אחת אז הדבר מעיד על שיבוש שלך, על קריאה מוזרה. הרי בתוך דיני העריות יש הרבה מאוד דברים אחרים אבל אתה עוסק בעניין אחד. המקור הוא תורת כוהנים אפילו - - - מה לעשות שאנחנו פותחים את פרשות התורה שבהן הרעיון הזה שהארץ מקיאה מופיע, ומה לעשות שזה לא הדבר היחיד שנמנה שם.

בערוץ 12 - - - בהחלט הארץ צריכה להקיא אותנו על פי רמת הכשרות הנוכחית. מסכים איתך. אתה לא צריך לומר את זה לו, הוא הרי לא נוגע במוצר של כשרות רבנות, הוא מקפיד. יש גם לא מעט בד"צים שלא היית רוצה לגעת ברמת הכשרות שלהם.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא

שניים בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

202. נחזור לסוגיה התלמודית: יש דיון מה זה חילול שם שמיים שזה באמת דבר קשה. יש כל מיני דוגמאות. הפתרון הטוב ביותר שמוצע באותה הסוגיה הוא לומר שחילול שם שמיים הוא ההפך מקידוש שם שמיים, וקל יותר להגדיר מהו קידוש שם שמים מאשר חילול שם שמיים. אומרת הסוגיה: נגדיר מה זה קידוש שם שמיים ברבים וההיפך מזה הוא החילול. לצופי ערוץ הכנסת, רב אומר: מי שקונה בשר בהקפה. נצביע על הסתייגות 202. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הוסרה, ימשיך כבודו. 203. אני מודה לחבר הכנסת פינדרוס שהציג שוב את סדרי העדיפות המוזרים שלו בענייני אמונה והלכה, כמו שהוא עשה בערוץ 12. חבר הכנסת פינדרוס הוא תלמיד חכם, הוא יודע למה אני מכוון. אל תגזים, מה שלא נכון לא נכון. הוא מכיר את הסוגיה וזה שהוא מתעסק בענייני בשר בהקפה זה יפה אבל הסוגיה ביומא אומרת שהאדם המקדש שם שמיים ברבים הוא זה שגורם לאחרים להתאהב או שיהא שם שמיים מתאהב על ידו. זאת אומרת, זה שמתנהג בדרך שגורמת לזולת לומר: "וואו, האדם הזה מתהלך בעולם כשמורא שמיים עליו, אני מתרשם מהתנהגותו, אני מתרשים ממידותיו, אני מתרשם מדרכו במשא ומתן ומתוך כך אני גם - - - נצביע על הסתייגות 203. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 204. עכשיו, אחרי שאמרנו את השורה התחתונה הזאת, שחילול שם שמיים החמור ביותר הוא מי שגורם לכך ששם שמיים יהיה פחות נאהב על ידי הזולת, מה דינה של הרבנות הראשית בעשורים האחרונים ומה דינה של הצעת החוק הזו? האם הצעת החוק הזו, שכל אדם בישראל יודע שהיא הצעת חוק פרסונלית שקשורה למאבקי כוח בין שתי משפחות אליטה בציבור החרדי, האם הצעת החוק הזו, מר יהודה אבידן, גורמת ששם שמיים יהיה יותר נאהב על הציבור הישראלי הלא-חרדי או פחות? התשובה ברורה ולכן הצעת החוק שלכם היא חילול שם שמיים ברבים. בנקודת השיא הזו נעבור להצבעה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגות 205, בבקשה. מכיוון שעסקנו בחילול שם שמיים ברבים וכבר אמרנו שהצעת החוק הזו וכל ההתנהלות שלכם עם הרבנות הראשית היא התנהלות של חילול שם שמיים ברבים, מה שאתם עושים עם הרבנות הראשית זה חילול שם שמיים ברבים, ממש כך. נדבר על עוד חילול שם שמיים ברבים וזה שייך למפלגת יהדות התורה. אחזור על מה שאמרתי פעמים רבות וחבר הכנסת פינדרוס טען במליאה שאני שקרן, אבל חבר הכנסת פינדרוס לא מכיר את העובדות כי הוא לא היה בסוד העניינים. אם אני לא טועה, הוא עדיין היה עסוק בענייני ביתר עילית באותם הימים. כוונתי היא למה שקרה עם ההסכם בנושא הכותל. מכיוון שאני ישבתי בחדרי המשא ומתן וביליתי במצטבר מאוד שעות עם מי - - - נצביע על הסתייגות 205. מי בעד?

מי נמנע?

רוויזיה. 206. ימשיך כבודו. ביליתי במצטבר מאות שעות עם הצוות שמונה בזמנו על ידי ראש הממשלה נתניהו לניהול המשא ומתן על הכותל, מי שעמד בראש הצוות הוא מי שלימים נהיה היועץ המשפטי לממשלה על פי רצונו של נתניהו עורך הדין אביחי מנדלבליט. צביקה האוזר היה מזכיר הממשלה והוא התחיל את המהלך אבל אז מונה אביחי מנדלבליט להוביל את המשא ומתן. לצדו עבד דוקטור גיל לימון שחווה פה רגעים לא קלים. מתקפות יום ולילה. רגעים לא קלים במסגרת המתקפה הכללית של מפלגת השלטון על השלטון. גם אנחנו עוברים רגעים לא קלים במסגרת אי-אכיפת החוק וחוסר ציות לחוק מצדכם - - - איך זה משפיע? לא, הוא אומר "רגעים לא קלים".

מה עם אזרחי ישראל?

אני מוסיף לו עכשיו 20 שניות.

על הסתייגות 206. מי בעד? מי נגד?

שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

207. מכיוון שאני ניהלתי את המשא ומתן יחד עם עוד מספר חברים וחברות, כולל פגישות עם ראש הממשלה, כולל פגישות עם ראש הממשלה נתניהו במשרדו בקריה. שומע, חבר הכנסת הלוי, פגישה שלנו עם ראש הממשלה שבמהלכה הוא אומר לעוזריו: "תביאו לי דפים חלקים". מביאים לו קבוצת דפי A4 וראש הממשלה נתניהו משרטט את ההסדר ואז הוא מציע את שמות האדריכלים שיתכננו את זה. הוא מציע את השמות של האדריכלים שיתכננו. מכיוון שהייתי בסוד המשא ומתן אז אני יודע מה רמת העדכון שניתנה על ידי מר מנדלבליט, גם לרב רבינוביץ', רב הכותל - - - נצביע על הסתייגות 207 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 208. אני יכול להעיד על רמת העדכון היומיומית שניתנה לממונה על המקומות הקדושים, אתה שומע, מר אבידן ?

הוא עובד שלכם.

רמת העדכון היומיומית ואיך כל פרט תווך אליו ונידון כי היו חוזרים אלינו ואומרים: "לזה רב הכותל מסכים ולזה לא אבל, וזו הנקודה החשובה, אנחנו גם יודעים מה רמת השיתוף והעדכון אל מול ראשי המפלגות החרדיות. והנה, כדי שלא תחשדו בכשרים, אני הראשון להודות שהרבנים הראשיים לא עודכנו בכל הפרטים במהלך המשא ומתן, הם ידעו בגדול ונתנו את ברכתם לכיוון המסתמן בגדול. נצביע על הסתייגות 208. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ימשיך כבודו. 209. הרבנים הראשיים ידעו בגדול את הכיוון וקיבלו עדכונים. הם לא עודכנו בכל הפרטים של גובה הגדר אבל מי שכן עודכנו לפרטי פרטים הם ראשי המפלגות החרדיות. ראש ש"ס אריה דרעי, וראשי יהדות התורה, ליצמן וגפני. עד כדי כך הם היו בסוד העניינים עד שביום חמישי, לפני החלטת הממשלה שאושרה ביום ראשון על אישור מתווה הכותל, אביחי מנדלבליט עשה סיור לגפני, ליצמן ודרעי באתר כדי להראות להם בדיוק מאיפה עובר השביל ומה גובה הגדר. עד כדי כך דרעי גפני וליצמן ירדו לפרטים. נצביע על הסתייגות 209 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים.

רוויזיה. הסתייגות 210. בבקשה. באותו יום ראשון בו אושרה החלטת הממשלה, חצי שעה לפני אישור ההחלטה, התקשר דוקטור גיל לימון ואמר שאריה דרעי מבקש לשנות מילה בהחלטה ואם אנחנו מסכימים. לכזאת רזולוציה הגיעו ראשי המפלגות החרדיות.

הם לא הצביעו בעד אבל היה סיכום בינם לבין נתניהו שהנוסח מקובל והמתווה מקובל. המפלגות החרדיות תמכו או הסכימו בשתיקה למתווה הכותל, היו מעורבות בכל הפרטים, תמכו במהלכים של נתניהו בנושא, היו מעודכנים באופן מלא על ידי מנדלבליט, ולכן כל ההצהרות של נציגיהם היום הם שקרים כלפי הציבור שלהם וכלפי הציבור הכללי. הצהרתי מעל הדוכן ואני חוזר על זה היום - - - על זה לא אמרתי ששיקרת אלא על דברים אחרים. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד.

אני מלווה את הכותל מ-87', בדוק בפרוטוקולים של הוועדה של מנדלבליט, הייתי שם. חלק מהדברים שאתה אומר נכונים וחלק קצת בשינוי,

אתה מוזמן להגיב. תתקן אותו, פינדרוס. כבר אמרתי פעם שבעניין הזה אני מוכן להסיר את החסינות. אם גפני ליצמן ודרעי טוענים שאני משקר בעניין הידיעה המלאה שלהם על מתווה הכותל והסיכומים עם נתניהו, אני לעניין הזה מוכן להסיר את החסינות ושייתבעו אותי תביעת דיבה אזרחית. הצעתי שגם הם יסירו את החסינות.

אני אומר עוד פעם,

תתבעו דיבה אותי על זה שאני אומר שאתם ידעתם את כל פרטי המתווה, והטענות שלכם היום שלא ידעתם את פרטי המתווה ושנתתם את ברכתכם לנתניהו. בבקשה, תתבעו אותי. נצביע על הסתייגות 211 מי בעד?

מי נמנע?

ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 212. החלק הגדול אמת, יש כמה פרטים קצת שונים אבל זה בסדר גמור. בקיצור, כדי לחתור לסיום פרשת הכותל, בפרשת הכותל צריך לומר שהתגלתה פעם נוספת הנטייה המוזרה של אריה דרעי, של חבר הכנסת גפני, של חבר הכנסת לשעבר ליצמן, פשוט לשקר, פשוט לשקר. לעמוד מול הציבור וכאנשים שטוענים שמורא שמיים עליהם לשקר במצח נחושה. לא רק לשקר לציבור אלא במידה רבה לשלוח אנשים לתת תצהירים לא נכונים לבית המשפט במסגרת העתירות שנוגעות לסוגית הכותל. מה קרה, איך אפשר להסביר את זה שהמפלגות החרדיות וגם הציונות הדתית נפתלי בנט היה אז שר התפוצות היו עמוק בסוד העניינים ופעלו בשקט כדי להביא מזור לאותה מחלוקת גדולה סביב הכותל על ידי הקמת רחבה שוויונית. מה קרה, איך זה התפוצץ? אז כדי להבין איך זה התפוצץ צריך לחזור לנטייה. נצביע על הסתייגות 212 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא

שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

213. צריך לחזור לנטייה של המפלגות החרדיות לגלות פחדנות. מה קרה, קרה דבר מאוד פשוט. בצד האשכנזי של יהדות התורה אלה היו ימי שיא של המתח בין הפלג הירושלמי לבין הממסד של יהדות התורה. האופוזיציה בתוך הציבור החרדי אשכנזי הייתה מאוד רועשת. בצד הספרדי, אלו היו ימי המתיחות בין הרב עמר לבין ש"ס. אז פתאום לשני החוגים האופוזיציוניים ביהדות החרדית נמצא נושא להתגדר בו. בציונות הדתית, אלו היו הימים שהזרם החרד"לי התחיל את ההתארגנויות הפוליטיות שלו, מה שלימים גם הביא לסיפור של מפלגת נעם ולהשתלטות של הקבוצות החרד"ליות על מה שפען היה המפד"ל והבית היהודי. נצביע על הסתייגות 213 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

הפרשנות שלך מוטעה, מי שפיצץ את זה היה מתי דן אבל תהיה רגוע. 214. זאת האמת, מתי דן,

אבל לא משנה, בוא, אני אוהב להיצמד לעובדות.

הייתה אופוזיציה חרדית לממסדים והייתה התחלה של התארגנות המעגלים החרד"ליים להציג נוכחות יותר בולטת בנושאים שעל סדר היום. מתי דן הוא אחד מהנציגים הקולניים והמושחתים של החבורה הזאת, אנחנו מכירים את הסיפורים על דרכי הפעולה של מתי דן, אדם מאוד-מאוד מפוקפק. ממש לא, הוא ישר מאוד. זה מדהים. זה לא מכובד, הוא לא נמצא כאן.

זה מדהים שאדם - - - אני, אגב, לא מכיר שחיתויות. אני מסתייג מהאמירה על שחיתויות. אסביר למה הכוונה שלי: חבר הכנסת פינדרוס היה מוטרד מנושאי עריות בראיון הנזכר למעלה. מתי דן, ידוע הוא גם לא מכחיש את זה שבמסגרת המאמצים שלו בעמותת אלעד הוא סרסר בנשים. הוא לא היה אף פעם באלעד. מתי דן - - - אתה מתבלבל עם מישהו אחר,

לא חשוב, אני רק בא להדגים כמה חרדים פה לענייני עריות באמת.

בכל מקרה, מתי דן זרק את הגפרור, אבל אל תטעו, עם כל הכבוד למתי דן ועלילותיו. מי שהתקפלו והפגינו פחדנות ציבוריתכמו שהם מפחדים עכשיו להכריע בין דוד יוסף לבין הרב דרעי- - נצביע על הסתייגות 214. מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד,

ההסתייגות הוסרה. 215. מתוך הפחדנות שלהם, חוסר הכבוד שלהם לסיכומים שהם עצמם הגיעו אליהם, חוסר האחריות הציבורית שלהם להבין מה מונח על הכף. חוסר היכולת שלהם להתמודד בצורה אמיצה עם שאלות של צייצנים ושל עיתונאים חרדים שמה לעשות, כולנו נשאלים שאלות קשות, אבל אלו הדברים שמבדילים בין פוליטיקאים שעושים ככה לבין פוליטיקאים שיש להם חוט שדרה.

חבר הכנסת דרעי התקפל הוא רב, לא? אבל אני לא רוצה שיחשבו שזה - - - שלא יחשבו שהוא המועמד לרבנות. שלא יחשבו, יכול להיות שיהיה גם חוק דרעי 3, שחבר כנסת יכול להיות גם הראשון לציון במקביל. הוא לא צריך, הוא כבר ראשון לציון. נצביע על הסתייגות 215. מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 216. אז כדי לסגור באמת את סוגית הכותל, כי זו רק דוגמה אחת לצביעות של יהדות התורה, בדגש על דגל התורה, נסגור את עניין הכותל ונאמר שבכל רגע נתון, בכל רגע נתון הרי אפשר לחזור להסכם ולהגיע לשלום בית במקום החשוב הזה, אבל הפוליטיקאים החרדים הפחדנים וגם רבותיהם שלא מוכנים לקחת הכרעות ציבוריות אמיצות למען כלל ישראל, מה לעשות,

מדברים רבות בצדק על אומץ ליבו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. עכשיו, אין ספק שהרב יוסף לא חשב טובות על היהדות הרפורמית,

ואין ספק שגם אני לא הולך לאורו בחיי הדתיים. אבל אם תיכנסו ללשכה שלי תמצאו את סדרת - - - נצביע על הסתייגות 216. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. 217. אני עושה רגע אתנחתא. מה נמצא אצלך בלשכה? אני רוצה לבנות מתח דרמטי. ארז ידבר, בבקשה. אני מתייחס לדבריו של רוני אלשייך על הסתבכות משפט נתניהו: "אי-אפשר היה לנחש שראש הממשלה לא יתפטר". אלו דברים הזויים במשטר דמוקרטי, זה תמרור אזהרה לכולנו, תומכי הממשלה וגם מתנגדיה. ראיתי את הריאיון אתמול. מדיניות הפלת ראש ממשלה נבחר באמצעות הפללה היא הסכנה הגדולה ביותר למשטר דמוקרטי. אני לא מעכל את המשפט הזה, שאני חי במדינה כזאת. הפלת משטר על ידי הגשת כתב אישום הזוי. נצביע על הסתייגות 217. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד.

218. אני רוצה להצטרף למה שארז אמר. אם אתה מעדיף שתהיה מחר עוד ישיבה, בסדר גמור, רק תתאם את זה עם אנשי הקואליציה,

אני תמיד שמח לבוא. כנראה שמסתבר בפעם הנוספת שנתניהו לא יודע למנות אנשים. סיפרו לנו שאחת מהיכולות שיש לאשת ראש הממשלה, ואני לא אומר זאת בציניות, שיש לה יכולת הבחנה מאוד טובה לגבי אנשים, לכן היא גם התעקשה תמיד לראיין מועמדים והוא נתן לה. אני לא יודע. אלשייך, מנדלבליט, הרשימה עוד ארוכה. משה, תמשיך ללמוד, תזכה את הרבים. אני אתקן את הקלקול שעשה - - - נצביע על הסתייגות 218. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 219-220. מה? מדובר בשני תיקוני נוסח לאותו הסעיף, תיקוני נוסח חסרי משמעות. כל החוק חסר משמעות.

לומר שנתניהו בשנים האחרונות מתגלה ככושל סדרתי בענייני מינויים, ממש מסוכן לתת לו להוביל מינוי בשירות הציבורי, הוא תמיד טועה במי שהוא ממנה. אבל, נחזור ונאמר שלמרות העובדה שבוודאי הרב יוסף לא היה שבע רצון מהתנהגותי הדתית, ספרי תשובותיו ההלכתיות משמשים אותי ואני לומד מהם, יביע אומר, יחווה דעת. הרב יוסף, האב, היה פוסק אמיץ. הוא אמר שקהילת ביתא ישראל הם יהודים, התיר עגונות אחרי מלחמת יום הכיפורים. אפשר להתווכח על הרבה דברים בדרכו הפוליטית, הציבורית והדתית של הרב יוסף - - - נצביע על הסתייגות

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שנייםבעד, חמישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. 221. הוא היה פוסק אדיר, אבל אתה מסתכל למשל על בנו, על הראשון לציון הנוכחי שיש לי אליו כבוד מכיוון שהוא נושא במשרה ממלכתית וגם צריך שיהיה כבוד כלפי כל אדם, ודאי אם הוא מייצג ציבור גדול וחשוב. אבל צריך לומר דברים ישרים. ב-10 שנות כהונתו, איזה מהלך אמיץ מבחינה הלכתית ומבחינה ציבורית הוביל הראשון לציון, שגם הוא יש לו יכולת פסיקה אדירה, להבדיל מהרב הראשי האשכנזי שהוא גם דמות מכובדת אבל כוחו בעיקר במישור הציבורי ופחות במישור ההלכתי-פסיקתי הצר. איזה מהלך גדול הוביל הראשון לציון? איזו התמודדות אמיצה הייתה לו? נצביע על הסתייגות 221. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. 222. אין התייעצות סיעתית? יש לכם עוד אחת. אתם יודעים, סגן השר מקלב לא נמצא היום בכנסת (עקב החלפתו במסגרת החוק הנרווגי). מכיוון שהוא אדם ישר, להבדיל מחלק מחברי הסיעות החרדיות האחרים, וגם הפרוטוקול כתוב, הוא יעיד שכאן, בוועדה, בקדנציה הקודמת, היה ניסיון אמיתי לדון בצורה חפה מהטיות פוליטיות בענייני בתי הדין הרבניים. בדיון הראשון שקיימנו כאן במצב בתי הדין הרבניים, היה חשש גדול שאני, כיושב-ראש הוועדה, מכיוון שאני מתנגד גדול למונופול האורתודוכסי - - - נצביע על הסתייגות 222. מי בעד?

מי נמנע?

ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 223. היה חשש גדול שמכיוון שאני חושב שהמונופול האורתודוכסי הוא אסון, אני בעד שהמדינה תתמוך בשירותי דת אורתודוכסים, אני בעד שהמדינה תדאג למי שמתחתן כדת משה וישראל להליך גט מסודר אם הוא בחר להתחתן בדרך זו, זה חלק מהיות המדינה מדינה יהודית, שזה לא רק הסדרים קהילתיים שחיים על פילנתרופים.. כתבתי לא מעט מאמרים שבמדינת ישראל לא צריך לדבר על הדגם האמריקני שמפריד דת ממדינה, שצריך לפתח דגמים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל אני נגד מונופול בענייני דת, כי המונופול בענייני דת פוגע גם בדמוקרטיה ובזכויות האדם אבל הוא פוגע לא פחות במעמדה של היהדות. הירידה הדרמטית במספר הזוגות שנישאים ברבנות מעידה על זה. נצביע על הסתייגות 223. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

224. אני מגיע לחתונות של חברים מהצבא. הם לא מוכנים בשום פנים ואופן שיהיה שם רב מהרבנות, לא מוכנים בשום פנים ואופן שיהיה רב מהרבנות. מתחילה החתונה ואתה רואה חופה כדת משה וישראל. כל הטקס על כל כלליו ודקדוקיו רק בלי רב מהרבנות. מה המסקנה? אנשים רוצים יהדות, אנשים מחפשים יהדות רק שהממסד מבריח אותם. מדובר בטרגדיה. העיסוק בנושא הנוכחי הוא חלק מהטרגדיה, מדובר בפגיעה אנושה בתדמית של הרבנות. במקום שהיהדות תהיה הדבק שמחבר אותנו, הממסד גורם לזה שאנשים בורחים. נצביע

הסתייגות 224. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 225. הדברים של מתן חשובים מאוד. אני חושב שמדינת ישראל כמדינת העם היהודי צריכה להכיר בכל זרמי היהדות, אבל אפילו את המהלכים של מתן שלא ביקש להעניק הכרה לזרמי היהדות הליברליים בנושאי נישואים וגירושים, גם לזה התנגדתם. התנגדתם לזה מכיוון שמה שעניין אתכם הוא רק השמירה על אותו מוקד כוח של מינויים של מעמד ציבורי ושל היכולת שלכם לטעון: "או יהדות על פי דרכנו או לא יהדות בכלל". את כל זה אמרתי מכיוון שאם תשאלו את סגן השר מקלב, בניגוד לחשש שהיה לאנשים הנהלת בתי הדין הרבניים שיהיה פה דיון שבו אני סתם אתקוף אותם - - - נצביע על הסתייגות 225. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה.

226. הדיונים כאן היו סופר ענייניים. אני הלכתי לשרי הממשלה הקודמת ואמרתי שלדעתי יש צורך היום לתגבור תקציב בבתי הדין הרבניים כדי לטפל בסוגיות של תשתיות המחשוב. יש דבר אחד שאי-אפשר להתחמק ממנו, אין בהנהגה הנוכחית של הרבנות הראשית אפס קצהו של האומץ ההלכתי שהיה לאביו של הראשון לציון. בעשר שנות הכהונה של הרבנים הראשיים הנוכחיים לא נעשה מהלך הלכתי אחד אמיץ על ידם באף תחום. לא במערך הכשרות, לא בקידום הטיפול בעניין מעוכבות ומסורבות גט. בכל אותם מקרים שהיו דיינים אמיצים בבתי הדין הרבניים שהעזו לעשות מהלך של אומץ פסיקתי - - - נצביע על הסתייגות 226. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה.

227. בכל פעם שהיה דיין בבית דין רבני מקומי שהעז לתת פסיקה מנומקת ומיוסדת בהלכה שהיטיבה עם מסורבת גט,

בגלל הביקורת בקרב חוקים חרדים שלא מקבלים בכלל את סמכות הרבנות הראשית, הראשון לציון וגם הרב לאו (בשבתו כנשיא בית הדין הרבני) נסוגו מיד לאחור. אנחנו חיים לא רק עם רבנות ראשית מושחתת ולא רק עם רבנות ראשית שלא מרבה שלום בעולם ובעם ישראל, ולא רק עם רבנות ראשית שחיה בשלום עם הטריקים והשטיקים שאנחנו עוסקים בהם כיום, אנחנו חיים עם רבנות פחדנית. מדובר ברבנות שלא מביאה שום בשורה לעם ישראל, שום בשורה. נצביע על הסתייגות 227. מי

מי נגד?

ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

228. מדברים על מה שקורה בפשיעה ושואלים איך זה יכול להיות. נתבונן ונבדוק מי יושב

עבריין לשעבר, שר בט"ל בטל אדון בן גביר. ידוע שחנמאל דורפמן, יעד שב"כ בעברו, הוא ראש מטה השר לבט"ל. אסרו עליו לתת הנחיות למשטרה, אני בהלם מזה שהוא נתן את ההנחיות כי מדובר בכלל בתפקיד אמון. - - - שואלים מה קורה בפשיעה. לוקחים את האנשים הכי פחות מוכשרים, נותנים להם להיות משאב עיקרי בעניין ושואלים מה קרה.

ממשלה רעה.

ממשלה מגונה.

ראש ממשלה שמחליט לא לתפקד. ממליץ לכולם לקרוא את הפרסום של ג'וש בריינר בהארץ. אני אומר לחברי הקואליציה שאתם אחראים על זה. איפה היית כשהוא התקדם כל הזמן ואני התרעתי במח"ש, סגלוביץ', איפה הייתם? נצביע על הסתייגות 228. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. 229. סעדה, אני מבקש לא להפריע. בפעם ה-100 אני מבקש לא להפריע, די. קרא אותי לסדר, מה, אתה כועס עלי? כן, מאוד, מאוד. אז אם אתה כועס תשתה מים, אתה רוצה, אתן לך סודה. אל תדבר עלי ככה. אתה רוצה לקרוא אותי לסדר, תקרא, זו זכותך. אין לך זכות להרים עלי קול. אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. סעדה, יש לי תחושה שלא סופרים אותך. חבר הכנסת סעדה, אתה עם גמרא פתוחה, לא ראוי לכעוס מעל גמרא. זה חבר קואליציה, הוא לא יכול לדבר, באמת, אפילו לאופוזיציה לא נותנים לדבר. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לא יוצאים מתוך דף יומי לכעס, חבל. אני לא כועס. אני מבין שקשה.

אז לא יהיה חוק, די, תחליטו אם אתם עוזרים לי או מפריעים לי. חברים, אפשר לדבר? סוף כל סוף אנחנו שומעים אמירה פוזיטיבית ואמינה מכיוונו של חבר הכנסת פינדרוס: "שלא יהיה רב ראשי, זה לא מעניין אותי". זה באמת לא מעניין אותו, הוא לא פועל על פי פסיקות הרבנות

מעניינים אותו רק הג'ובים שיש ברבנות הראשית. שקט, רבותיי. אני רואה שקשה למר אבידן לשמוע את האמירה שהרבנות מושחתת. אעצור בזה ואומר משהו שיואב יאהב. בהמשך לדבריו של חבר הכנסת סגלוביץ' להודות לו על כך שגם בוועדה וגם במקומות נוספים הוא מקפיד לשים זרקור על התופעה הבזויה של ביזוי אנשי דת נוצריים ברחובות העיר העתידה, אזור מגוריו של חבר הכנסת פינדרוס - - - נצביע על הסתייגות 229. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שניים בעד, ארבעה נגד, נמנעת אחת.

230. קארין, אני רוצה לדעת - - - את לא ברשות דיבור. פינדרוס, אצלנו בשמאל בבוקר אומרים שלום,

מה שלומך.

חשבתי שאת מרכז. אני מרכז אבל אלה שאנרכיסטים. דבי, בעוד כמה שנים תוכלי לומר בנינוחות שאת שמאל. השמאל חשוב אבל היא לא שמאל. אני יודע שאחד הפרויקטים היחידים שנתניהו הצליח בהם מ-93' הוא הפקעת הלגיטימציה מהשמאל הציוני וזה מצליח. אבל אל דאגה, אנחנו נגרום להרבה אנשים שחונים היום במרכז, יש אנשים שהם אנשי מרכז - - - נצביע על הסתייגות 230. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

231. אני רוצה לומר לכם, יואב מקפיד להציג במלוא קלונה את החרפה שמטילה חבורה לא קטנה של בריונים ברחובות העיר העתיקה. חבר הכנסת פינדרוס מכיר את העניין וגם התייחס אליו אתמול וגינה אותו. אני הצטרפתי להצעה דחופה לסדר היום של חבר הכנסת סגלוביץ', השבוע, שהמליאה תדון בתופעה הזו. הדיון המבוקש נדחה על ידי הנהלת הכנסת בפעם השלישית. אתמול פרסם יושב-ראש הכנסת, אמיר אוחנה, תמונה שלו עם מספר 2 בוותיקן בפגישה בכנסת. נצביע על הסתייגות 231. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

רוויזיה. הייתי אצל ראש הכנסייה הארמנית על מנת להתנצל.

232. רק כדי שתבינו את הסיטואציה: יושב-ראש הכנסת גוזר קרדיט תקשורתי אבל כששורת חברי כנסת מבקשת, ולא בפעם הראשונה, לדון בתופעה הזאת כדי שנציג הממשלה יאמר מה עושים, וכדי שהכנסת תצביע כדי להביא את העניין לדיון, שנדבר על זה בוועדת הבט"ל, בוועדת הפנים, כי משרד הפנים בראשותכם אחראי על העדות הלא-יהודיות, אני לא שמעתי שהתקיים דיון על התופעה הזו, אולי כן, כי אין לי ספק איפה שר הפנים עומד בעניין הזה. אני אומר את זה לזכותו. שר הפנים בטוח מתנגד לזה. ברור.

אבל כשאנחנו מבקשים לקיים דיון בכנסת, לא תמונה שנותנת עוד קרדיט ליושב-ראש הכנסת, אז נשיאות הכנסת פוסלת. נצביע על הסתייגות

מי נגד?

שלושה בעד, חמישה נגד. ההסתייגות הוסרה, אנחנו בהסתייגות 233. בקיצור, כדי לסכם את העניין הזה, זאת בדיוק, אני אומר בכאב ולא בהתרסה, זאת בדיוק השיטה של חלקים גדולים בממשלה ובקואליציה הנוכחית. ביד ימין לגנות גינויים רפים וביד שמאל, במקרה הטוב להתעלם ובמקרה הרע להעניק ליטוף מגבה. אנחנו רואים את זה בעניין ההתקפות על אנשי דת נוצריים ברובע הארמני בעיקר, כי שם מסתובבים תלמידי ישיבות, וגם, לאחרונה, בחיפה, במנזר סטלה מאריס. נצביע על הסתייגות 233. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

רוויזיה. 234. אנחנו רואים את אותה השיטה גם למול מה שקורה היום בשטחים. כולנו, באמת כולנו, מזועזעים וכואבים את הרוגי הטרור. לא רק מזועזעים אלא גם חושבים שלצה"ל יש משימה דרמטית בימים האלה ביהודה ושומרון של מאבק עיקש בטרור, כולנו ערים להתגברות הטרור, בניגוד לשקרים שמפיצה הממשלה הזו. הממשלה שהחלה את הפעילות האינטנסיבית לסיכול ההתארגנויות של הטרור בצפון השומרון היא הממשלה הקודמת, בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד. כל מה שקורה היום מבוסס על - - - נצביע על הסתייגות 234. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

235. (היו"ר ארז מלול, 09:30) אז אנחנו רואים איך לא רק שלוקחים את הרוגי הטרור והופכים את זה לנושא שנוי במחלוקת.

פרחחים שמבזים את מח"ט בנימין שמסכן את נפשו להגנת המתיישבים בבנימין והגנת כולנו, הוא וחייליו, אבל אנחנו רואים גם בבית הזה, אתמול, שחברי כנסת אומרים לנו, ששולחים את ילדנו להגן על המתיישבים, שאנחנו מבזים את זכר ההרוגים כי אנחנו חושבים אחרת לגבי מה שצריך להיות בשטחים. לא די שמבזים את זכר ההרוגים נצביע על הסתייגות 235. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, שלושה נגד. ההסתייגות הוסרה. אז לא די שמבזים את זכר הרוגי הטרור, הגינויים הרפים שלהם לאלימות שמשתוללת היום בשטחים מצד מתיישבים קיצוניים. מסכת עלובה של גינויים, חוסר הבנה שמה שקורה שם הוא בבחינת הפרת חוק מסיבית על ידי קבוצות די גדולות, דבר שמציב קושי דרמטי על צה"ל לרכז את כוחותיו לסיכול טרור. נצביע על הסתייגות 236. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, שלושה נגד. ההסתייגות הוסרה. אז לא די ביזוי זכר הרוגי הטרור, אנחנו גם מגיעים למצב של התעלמות בוטה או גינויים רפים של אותה - - - גינויים למפכ"ל לשעבר אלשייך? על זה אתה מדבר? שאתם מיניתם. הייתי בטוח שיירעדו אמות הסיפים.

09:33) אפשר לנהל פה דיון הנמקות? זה קורא קריאות ביניים, זה - - - נצביע על הסתייגות 237. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד.

רוויזיה. 238. אז אתם מגנים בצורה רפה את האלימות הזו, מטיחים בנו שאנחנו מכלילים את כל המתיישבים ביהודה ושומרון או את כל המתנחלים. אנחנו לא מוכנים לעצום את עיננו. מדובר בעשבים שוטים אבל מי אחראי לעקור עשבים שוטים מתוך הערוגה? מה, הם נעקרים מאליהם?

אתה עכשיו בשקט כי אני מנמק הסתייגויות, זה לא דיון. אתה צודק, מי שצריך לעקור את העשבים השוטים הוא פרנסי הציבור וזו הממשלה. אבל לא רק שפרנסי הציבור ביהודה ושומרון לא עוקרים ולא עושים מאומה כדי לעקור את אותם עשבים שוטים, אלא שהם משתמשים באותם עשבים שוטים כחיל חלוץ. מי הקים היום את שבעת המאחזים הלא-חוקיים? אם לא די בכך שממשלת ישראל מעניקה חסות לפעולה לא חוקית, מורה לצה"ל, הריבון, לא לפעול נגד המאחזים הללו. אז מי מאייש את המאחזים הללו, על מי אתם עובדים? המאחזים האלה מאוישים על ידי המיינסטרים של ההתנחלויות? נצביע על הסתייגות 238. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, חמישה נגד, נמנע אחד.

239. אעצור רגע בעניין נערי הגבעות מכיוון שיש לנו עדכון חשוב שהביאה לנו קארין אלהרר. אפילו אריה דרעי אומר שלממשלה הזו אין סייעתא דשמייא. אולי בגלל שהם עסוקים בחילול שם שמיים מבוקר עד ערב. מסלקים מח"ט מניחום אבלים. מה נשאר? נצביע על הסתייגות 239. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

240. אפשר להעיר הערה? לא. מכיוון שיש לי כבוד גדול לרב סולומון, אפילו זכיתי למשלוח מנות. אנא, תן לו את דקת המשלוח שלי, בבקשה. תודה. רק אומר שאתמול כולנו היינו ברעש סביב הפגיעה במח"ט בזמן ניחום האבלים, גם אני טענתי שזה דבר שאסור שיקרה נגד קצין שמשקיע לילות כימים, אבל צריך לומר שאותו מח"ט איים על בעל חווה: "אירה לך בפרות אחת-אחת". נצביע על הסתייגות 240. מי בעד? מי נגד?

שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 241. ראו, אני מאמין לכנות גינוייו של חבר הכנסת סלומון לתקרית עם מח"ט בנימין. אבל ראה מה קורה, היה ברור שמיד אחרי התקרית הזו יתחיל מסע ציד ברשתות החברתיות ומסע הכפשות והדלפות כדי להסית את הזרקור מאותה חבורה אלימה אל עבר מח"ט בנימין.

אני אומר לך כך, אם יש מתנחל ששמע את הדברים הקשים האלה ממח"ט בנימין הרי הוא היה צריך לפנות לאלוף הפיקוד או לפרקליט הצבאי הראשי אבל הוא לא עשה את זה. נצביע על הסתייגות 241. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שניים בעד, חמישה נגד, נמנעת אחת.

חבר הכנסת סלומון, בנסיעות שלך ברחבי יהודה ושומרון לא ראית את שלטי החוצות נגד אלוף פיקוד מרכז? לא, אבל לא נסעתי - - - לי אין ספק שחלק ניכר, רוב המתיישבים אינם שותפים למעשי האלימות וגם מתנגדים אליהם. אבל כל קהל וכל ציבור, ובייחוד פרנסי כל ציבור, צריכים לקחת אחריות גם על מה שקורה בקצוות. לקחו אחריות.

אתעקש ואומר לך את מה שאמרתי, מי שיושב כרגע בשבעת המאחזים הלא-חוקיים שתנועת אמנה הקימה זה נוער הגבעות האלים. נצביע על הסתייגות 242. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 243. רויזיה. אל תעבדו עלינו, אתם לא מטפלים בנוער הגבעות. מלח הארץ שבונה את המדינה. מלח הארץ? תעשה לי טובה. אני מנוע מלהגיב - - - כשאתם תטפלו במופרעים מקרב המחאה ששורפים צמיגים ונותנים מכות וכל הדברים האלה - - - - - - זה מה שיש לך להגיד,

מה קרה לזכות ההפגנה? דבר עם סילמן, שאל אותה מה היא עברה, זו שערקה אליכם. ירדתם מהפסים. דבי, לא להפריע. בוקר טוב,

לא לסמן אותי, תהיה נחמד הבוקר. המשפט הזה שלך, חנוך, מעיד על בור התחתיות המוסרי שהגעתם אליו. ממש. אפשר להתווכח על ההפגנות ועל המחאות, אפשר להתווכח הרבה על מדיניות האכיפה של המשטרה. נצביע על הסתייגות 243. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

244. הניסיון המכוער, האווילי, הלא-מוסרי שלכם לקשור קשר בין חבורות שמשתמשות בנשק חם נגד תושבים פלסטינים לא מעורבים, חבורות שמציתות בתים על יושביהם, חבורות שמיידות - - - - - - תקשיב, לא אנהל איתך דיאלוג בזמן הנמקות שלי. שטויות במיץ, אתם איבדתם כל סטנדרט מוסרי. אין לכם את היכולת להתייצב. אין לי ספק שפעם - - - נצביע על הסתייגות 244. מי בעד? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

245. כשמביאים אנשים - - - דבי, בבקשה, לא. פינדרוס, מה נסגר הבוקר? אני לא צריך ללכת לימי ז'בוטינסקי, כמו שאנחנו אוהבים לעשות, גם לא לימי בגין. עד לפני כמה שנים רוב חברי הכנסת של הליכוד באמת לא היו עוצמים לשמע מה שקורה בכפרים הפלסטינים. היום אנחנו עם ליכוד שחצי ממנו הוא כהניסטי. לכהניזם אין רק שבעה נציגים בבית הזה. חצי מסיעת הליכוד מונה כהניסטים על מלא שממש לא מוטרדים ממה שקורה בכפרים הפלסטינים. הם מוסרים גינוי בשפה רפה אבל בתוך-תוכם חלקם אף חושבים שזה טוב. נצביע על הסתייגות 246. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

246. במובן הזה הגינויים של הממשלה הזו לכל מיני תופעות כמעט ולא שווים את הנייר או את המסך שבהם הם מופיעים. הממשלה הזו מעניקה רוח גבית לאותן הפרות חוק בשטחים, הפרות שמפריעות גם למאמץ לסיכול הטרור. כל עוד אתה,

לא תבין שאי-אפשר לגנות את נוער הגבעות על אלימותו ואז להשתמש בו כחייל חלוץ במאחזים הלא חוקיים שהממשלה מקימה תוך הפרת החוק. כל עוד לא תבין את זה אתה לא באמת נאבק באלימות של נוער הגבעות, לא משפטית ולא חינוכית. נצביע על הסתייגות 246. מי בעד?

מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. 247. את ההנמקה הבאה אני נותן לחברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כשמדובר על נוער, ואנחנו קוראים להם: "נוער הגבעות", צריך שיהיה מי שילמד אותם ויאמר להם מה עושים ואיך עושים. זו התנהגות שיא לא רצויה גם להם. לדאבוני, אין את המנהיגים האלה שמובילים. ליבי עם הנערות והנערים האלה. יש להם מסר אבל אפשר להעביר אותו בצורה אחרת. כשהנפש כל-כך צעירה, אם אתה לא עובר תהליך נכון של התבגרות,

נצביע על הסתייגות 247. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.

248 טוב, אשים לרגע בצד את מה שמתחולל כרגע בשטחים שהוא אסון בטחוני ומוסרי גדול. אני רוצה לחזור לצביעות של דגל התורה כי בכל זאת הם מעורבים בהצעת החוק המבישה שלפנינו. אחד הדברים שהכי מכעיסים את חבר הכנסת פינדרוס הוא כשאני וחבריי טוענים שיש לו יד ורגל בעניינים של הסיעה החרדית-אשכנזית במוסדות הציוניים, סיעת ארץ הקודש. אני עומד על הטענה שלי שחבר הכנסת פינדרוס מעורב מאוד בעניינים של סיעת - - - אתה מוכן להסיר חסינות בנושא הזה? גם. אני טוען שהוא מאוד מעורב בעניינים, אבל אתם יודעים מה, בואו נאמר שאני טועה בעניין הזה. נצביע על הסתייגות 248. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 249. בואו נאמר שאני טועה, לפעמים אנשים טועים. בואו נאמר שבאותו לילה שנחתם ההסכם הקואליציוני באולם בן גוריון במוסדות הציוניים, אחרי שנחתם ההסכם, הגיע לאולם מישהו שרק דומה לחבר הכנסת פינדרוס, שנראה כמותו, ואני הקטן התבלבלתי. חשבתי שזה היה חבר הכנסת פינדרוס אבל זה היה אחיו התאום. יכול להיות שטעיתי ויכול להיות שההסתודדויות והחיוכים של אותו אח תאום של פינדרוס עם מייסד סיעת ארץ הקוד נחזו בעיני כרגעי שמחה של חבר הכנסת פינדרוס ולא של אחיו התאום. מודה ועוזב ירוחם. אף אחת מהעובדות לא נכונה. שאין לך אח תאום? נצביע על הסתייגות 249. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 250. אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה שטעיתי, בסדר, מתנצל. אבל תסבירו לי איך יכול להיות שמכוח המעמד של סיעת ארץ הקודש בהסתדרות הציונית העולמית, מכל הדמויות בעולם, דווקא בנו של חבר הכנסת גפני זכה לתפקיד בקרן הקיימת לישראל, ושמוליק ליטוב, אחד מצעירי דגל התורה, זכה בתפקיד בהנהלת המוסדות הציוניים. גם לבן של חבר הכנסת דרעי יש תפקיד - - - אבל ש"ס לפחות לא משקרים. נצביע על הסתייגות 250. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שניים בעד, ארבעה נגד, נמנע אחד. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה 251. כבר עמדתי על זה - - - מה עם נעמה שולץ, היא גם הייתה עכשיו בקק"ל. חנוך, אני לא עונה, למה אתה עונה?

תוקף אותי, לא אותך. אני לא תוקף. את התאום שלך. אני לא תוקף אותך, דיברתי על הבן של גפני ועל שמוליק ליטוב. אני רק אומר שדגל התורה זכתה בדבר נפלא, גוף שלא קשור בדגל התורה נותן את המינויים שלו במתנה לאנשי דגל התורה. זה סוג של נדיבות, הלוואי עלי שאיזושהי סיעה בהסתדרות הציוניות הייתה אומרת: "אנחנו לא קשורים לרפורמים, או לתנועת העבודה הציונית, אבל קחו מינויים ותמנו את האנשים שלכם". זו עוד הוכחה שבאמת - - - נצביע על הסתייגות 251. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שניים בעד, ארבעה נגד, נמנע אחד.

252. בקיצור, זו עוד דוגמה לצביעות איומה של דגל התורה, בדיוק כמו במתווה הכותל. הם שותפים להסכמים, הם נכנסים לתוך מערכות, אבל מפחד או מתוך עמדה נפשית בסיסית של צביעות הם מציגים מצגי שווא לציבור שלהם, לקהל הישראלי כולו, כאילו יהדות התורה. זה עשוי לשמח אותך, יש מגמה של ציונות גם בסיעות החרדיות, זה משהו מאוד משמח.

חייב אדם לברך על הטובה כשם שהוא מברך על הרעה. למה אני אומר את זה, כי אם הם היו אמיצים ולא אסופת פחדנים- - - נצביע על הסתייגות 253. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. רויזיה. 254. אם הם היו אנשים ישרים ואמיצים אז הם היו אומרים, כמו ש"ס, ש"ס לפחות לא הגיעו לדיוטה התחתונה ביותר של הצביעות, הם באמצע הדרך, אבל מה לעשות שדגל התורה לא רק שהגיעו לתחתית הבור, הם גם חופרים כדי להעמיק אותו. חותמים איתנו על מתווה הכותל ופינדרוס רץ להגיש נגדי תלונה בוועדת האתיקה על כך שאני מכניס ספר תורה כי הם ביטלו את מתווה הכותל. או שהולכים ולוקחים משרות בהסתדרות הציונית לבן של גפני, לעוזר של ראש עיריית בני ברק, וממשיכים לומר שאנחנו נגד - - - נצביע על הסתייגות 254. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים.

248. 254. אתה פשוט בזבוז. תמצאו לו שריון בליכוד. חנוך, לא להפריע לחבר הכנסת גלעד להציג את דבריו.

מלביצקי, גם בעוד 10 שנים של ניסיון לא אצליח להיכנס בנעליך, היה בטוח. זה הבוקר היחיד שאני לא רואה אותו על גבי מס, שמחה לראות אותו טבעי. ראו, אפשר לצחוק על הצביעות הזו אבל אין מה לצחוק, אין מה לצחוק. יש כאן תופעה מאוד קשה. הצביעות הזו היא לא אנקדוטה לטורי רכילות פוליטיים, הצביעות הזו משתרשת כתפיסת עולם שהנזקים שלה הם דרמטיים. קחו למשל את הסוגיה של יציאת נשים חרדיות לשוק העבודה. נצביע על הסתייגות 254. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הוסרה. 255. מאיה, אתה הולכת, זה לא מעניין? נגמר לה המקום בזיכרון של הנייד. אני רוצה לומר משהו ואני מקווה שיאמינו לי שהוא לא נאמר רק בהתרסה. אני מודה שאני גם קצת נהנה, בכל זאת צריך למלא פה כמה שעות טובות. יש גם מימד קטן של אחד משישים של הנאה אבל אני אומר את הדברים ברצינות. הנשים החרדיות הסתערו בשנים האחרונות על שיעור העבודה. שיעור הנשים החרדיות שמשולבות בשוק העבודה לא נופל מהשיעור הכללי של נשים בשוק העבודה, אני חושב שבשנים מסוימות הנתונים אפילו מכריעים לטובת הנשים החרדיות.

העבודה - - - נצביע על הסתייגות 255. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

אסור לאדם להתייאש מן הרחמים אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אנחנו לא מתייאשים. יש אתגר בהשתלבות הנשים החרדיות כי חלק מהן משתלבות במשרות עם שכר נמוך.

אין ספק שבניגוד לעבר הנשים החרדיות הן אלה שנושאות על גבן את עולם התורה. כי הן מפרנסות את המגזר החרדי. למה בניגוד לעבר? כי בעבר הנשים החרדיות לא יצאו לעבוד. הן היו בתוך ביתן עקרות בית אבל היום זה לא המצב. החבורה הצבועה הזו לא תיתן לנשים להתמנות לתפקידים ציבוריים. שאישה חרדית תהיה מנהלת חשבונות בפירמה של שותפים חילוניים - - - נצביע על הסתייגות 256. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שלושה בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

החבורה הזו, בסדר לה שעולם התורה יחיה בזכות יציאתן של נשים חרדיות אל שוק העבודה והמרחב הציבורי, אבל חס וחלילה שתהיה חברת מועצה מקומית שהיא אישה חרדית. או חברה במועצה דתית. חס וחלילה שתהיה חברת כנסת חרדית. זו חבורה של גברים צבועים שהצביעות שלהם היא לכל אורך הדרך.

הם רודפים נשים חרדיות שעושות את הצעד האמיץ של יציאה אל הזירה הציבורית. האישה הראשונה שמיניתי לראש מועצה דתית באה ממשפחה ש"סניקית. ההצבעה

מאות מדינות ועשרות אלפי מפעלים שהרבנות הראשית לישראל מאשרת את הייבוא שלהם לארץ תחת כשרות. נצביע על הסתייגויות 134-135. מי בעד?

מי נמנע?

ההסתייגויות לא התקבלו.

מנכ"ל המשרד, האם אתה יודע כמה משגיחים של הרבנות הראשית מסתובבים בעולם ובודקים את רמת הכשרות בכשרויות המדוברות? אז אענה לכם, בשגרה יש לרבנות

הדבר הכי חשוב שהכשרות הבסיסית תהיה כשרה על פי ההלכה במאת האחוזים. כל מי שרוצה להחמיר מעבר לזה, תבוא עליו הברכה. זה כל מה שהרפורמה שלי נועדה לעשות. אם אתה בעל פלאפל ואתה יודע שרוב הלקוחות שלך הם צרכני כשרות מהודרת, קח כשרות מהודרת, אני מעודד את זה. אבל למה אתה צריך לשלם כפול, גם לרב המקומי, כשרוב הצרכנים שלך בכלל לא צורכים את הכשרות שלו. מי שרוב הצרכנים שלו מסתפקים בכשרות בסיסית ייקח כשרות בסיסית. מי שרוצה כשרות מהודרת ילך מראש לכשרות המהודרת והכול תחת פיקחו של הרבנות הראשית. הרבנות הראשית לישראל היא זאת שהייתה אמורה לתת את האישורים לתאגידים הפרטיים. נצביע על הסתייגות 148 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

שלושה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 149. אני מוכן שהרב אבידן ידבר על חשבון הזמן שלי. לא. טוב. הרעיון ברפורמת הכשרות היה להפוך את הרבנות הראשית לרגולטור שקובע מה היא כשרות, שלא יהיה מצב ששתי משאיות במפעלים שונים, אחד כשר ואחד לא כשר. הרבנות הראשית היא זו שמאשרת לגופי הכשרות. היום, הבד"צים החרדים, חלקם מעולים וחלקם פח, פשוט זוועה, ארגוני פרוטקשן של כשרות. היינו אמורים להכניס את כל גופי הכשרות הפרטיים תחת עינה הפקוחה של הרבנות, דבר שלא קורה היום. נצביע על הסתייגות 149. מי בעד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

150. אני מציע פעם לתת למחלקת המחקר של הכנסת לבדוק את חלק מארגוני הכשרות האלה שנחשבים היום ארגוני כשרות חזקים, כמה משגיחים הם מעסיקים. נגלה שמדובר במבנים ריקים מתוכן, בלי משגיחים ובלי מפקחים, רק ארגונים שמסמנים: הנה, אנחנו פה. מאחורי הדבר הזה אין כלום. ברפורמה שלי הכנסנו את הארגונים האלה תחת פיקוח הרבנות הראשית לישראל. כדי לאפשר לאנשים לקבל את הכשרות שהם רוצים בלי לשלם - - - נצביע על הסתייגות 150 מי בעד?

ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. רוויזיה. 151. יש הרבה טענות שש"ס ביטלו כבר את רפורמת הכשרות שלי. הבל הבלים, הרי רפורמת הכשרות שהגשתי היא חוק, לחוק הזה היו שני שלבים. בשלב הראשון רב מקומי אחד יכול לתת כשרות, כמו חוק צוהר בחתונות. רב של תל-אביב (שאין) יכול לתת בחיפה (שאין). השלב הזה בתוקף לגמרי, תכף נדבר על היתרונות של התחרות הזו. השלב השני שבו תאגידי כשרות פרטיים תחת אישור הרבנות יכולים לעסוק בכשרות ולתת את הכותרת "כשר" - - - נצביע על הסתייגות 151. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים.

152 זה עוד לא בוטל, מה שקרה זה שהשר לשירותי הדת משתמש בסעיף שהכנסתי בחקיקה שמאפשר לשר לדחות את זה בחצי שנה, הוא השתמש בסעיף הזה כבר פעם שנייה ברציפות כדי לדחות את תחילת החוק בחצי שנה, אני חושב שהוא יכול לגרור את זה חמש שנים. בסוף, הרבנות מעכבת את גופי הכשרות הפרטיים מלהיות מסוגלים להעניק כשרות. זה חבל, זה עולה למשלם המיסים הישראלי חצי מיליארד שקלים בשנה והדבר היותר גרוע הוא שהיום אנחנו שומעים על ארגון כמו כושרות שיוצא בשצף קצף נגד המצב הגרוע של הכשרות במדינת ישראל. נצביע על הסתייגות 152. מי בעד?

מי נמנע?

ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 153 עובדים מתוך הרבנות הראשית לישראל מעידים כמה המצב של הכשרות גרוע, כמה שבכירים פוגעים בעובדי מערך הכשרות ולא נותנים להם לעשות את העבודה שלהם. יש פה פגיעה קשה בכשרות. לא רק שהגיע שר מש"ס ועוצר את הרפורמה שהייתה אמורה לתקן את מערך הכשרות, הם גם פוגעים במעשיהם במערך הכשרות, לא מאפשר לאנשים מערך הכשרות של הרבנות לעבוד, לפקח ולהשגיח על מה שקורה. הדבר הזה מדרדר את הכשרות מדחי אל דחי. אני רוצה לפרט את היתרונות שטמונים בזה שהחוק שחוקקתי עדיין בתוקף. נצביע על הסתייגות 154 מי בעד? מי נגד?

שלושה בעד, שישה נגד, נמנע אחד.

154. פעם, כל מי שרצה לפתוח עסק למזון היה צריך לקבל כשרות מהרב המקומי, באחת מערי התיירות המשמעותיות במדינת ישראל, שיש בה לא מעט בתי מלון, היה כלל שאתה משלם למועצה הדתית לפי מספר החדרים שיש במלון. על כל 100 חדרים אתה מעסיק משגיח. בפועל, כמה משגיחים היו במלון? אחד. לא רק זה, לפעמים בשבתות אותו משגיח היה נותן שירות לכל האזור.

המלון שבויים של המועצה הדתית המקומית. נצביע על הסתייגות 154 מי בעד? מי נגד?

ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

155. מה קורה? ברגע שיש חוק שמאפשר לבית עסק לקחת כשרות מרב של מקום אחר אז הוא כבר בא למועצה דתית ואומר שנגמר הסיפור שעל כל מאה חדרים הוא משלם משגיח כשבסוף הוא מקבל משגיח אחד. אתם לא רוצים לעבוד איתי ביושר? אני אעבור למקום אחר. מעידים בתי המלון והעסק שרק בגלל האפשרות למקום אחר, בגלל התחרות שנפתחה, מיד הנושא הזה טופל. אני רוצה לדבר איתכם על עוד אנומליה בסיפור הזה של הסטנדרטים. דמיינו רגע רשת מסעדות שיש לה כשרות, קפה ג'ו למשל. נצביע על הסתייגות 155. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה.

156. בלי שמות, רשת בתי קפה, אתם יכולים ללכת לסניפים של אותה הרשת, במקום אחד לקבל קלחי תירס ובמקום אחד לא, במקום אחד עוגה שיש עליה פירות יער ובמקום אחר לא, במקום אחד הדרישות הן לחסה מסוג כזה ובמקום אחד הדרישות לחסה מסוג אחר. בסדר גמור. למה זה בסדר גמור? אני ניהלתי בית קפה - - - פה מדברים על הכשרות ברמה הכי בסיסית, כשרות רבנות. בעל הרשת רוצה לעשות עסקה עם ספק שייתן לו את כל המוצרים. נצביע על הסתייגות 156 מי בעד? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה. 157. אני רוצה להדגיש, אין לו אפשרות ללכת ולהגיד שהוא רוצה כשרות מסוג מסוים. הוא רוצה את הכשרות הבסיסית אבל כבר בכשרות הבסיסית לכל רב מקומי יש דרישות אחרות. הוא לא יכול לעשות דיל עם מאפייה שעושה לו את אותן עוגות - - - מה, חנוך,

הוא לא יכול לקבוע עם ספק של בשר כי כל אחד רוצה בשר אחר וכל מה שהוא רוצה זו כשרות בסיסית. אם הוא רוצה כשרות מהדרין אז הוא יקבל מראש את התנאים של אותה הכשרות. אתה מדבר על הבסיס. נצביע על הסתייגות 157 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ארבעה בעד, שישה נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. 158. אנחנו רואים פה סיטואציה הזויה שבגלל שלרבנות הראשית אין סמכות לכפות את הסטנדרטים שלה אז איש הישר בעיניו יעשה. יש כאלה שמחמירים, יש כאלה שמקילים ומי שנדפק מזה הם בעלי העסקים והציבור. בעלי העסקים לא יודעים עם מי הם יכולים לעשות עסקים, ממי הם יכולים לקנות בשר. אתם רוצים לדבר על מאבקים בין ראשי מועצות דתיות לבין רבנים מקומיים? יש מקומות שבהם, באופן הזוי לחלוטין, הרב רוצה להקל בצורה מסוימת וראש המועצה הדתית דורש להחמיר. נצביע על הסתייגות 158. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הוסרה. 159, הסתייגות אחרונה.

החוק קובע שסמכות הכשרות ניתנת בגדול על ידי מועצת הרבנות הראשית. מה זה בגדול? נותנת התוויה, הנחייה, ומי שמבצע אותה זה רב העיר ולו הסמכות הבלעדית לקבוע מאיפה לקנות, מה כשר, איזה הכשר. ראש המועצה הדתית הוא רק מנהל טכני. זה מעולה אבל הסטנדרטים צריכים להיות זהים כדי שלא יהיה מצב של איש הישר בעיניו יעשה. נצביע על הסתייגות 159 מי בעד? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוצרים לצורך דיון בוועדת הכנסת, המשך דיון על הרוויזיות יהיה כאן מיד אחרי ישיבת ועדת הכנסת. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.